שלום לכולם,

אני פותח את ישיבת הוועדה, הנושא על סדר היום: הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה (הוראת שעה) (תיקון מס'

מה שהוצג לנו שכנע אותנו שהדבר הזה אינו מגיע לרמה של מניעה משפטית והוא אפשרי והוא מבוסס על אבני השוויון. האם רוצים עכשיו לדעת מדוע עיר מסוימת

תדע,

מהאינטליגנטים שישבו בוועדה. אז תגיד לי מה, ישר אבין. אני לא אגיד לך, היועץ המשפטי יגיד לך. תאפשרו לו להקריא. יעקב, אמרת שתשיב לשאלה שלי. הוא אמר לך, אין

וייכנס לתוקף במועד שייקבע בהחלטה ושלא יהיה מוקדם משלושה ימים לאחר פרסומו ברשומות". כל הסעיפים האלה כמובן דנו בהם באריכות בסיבוב הקודם אז אני לא חוזר ומסביר אותם.

אני צריך להקריא את הכול, אני מדגיש את

וכן תותר הפעלת בריכת שחייה, בית אוכל ובית תפילה הנמצאים בתחומם של מתקני האירוח כאמור לשימוש האורחים במיתקן,

בסעיף 8. כל מתקני האירוח של כל האזור? לא של המלון

זאת השאלה בדיוק.

אני מנסה להשחיל משפט.

אוקי, אז בזה אני מבקשת לדבר. גם אני מבקש לדבר בנושא הזה.

למה זה לא המקום לעשות את זה ב-12ג? ככה זה נבנה במקור בהצעת החוק הממשלתית במובן הזה שבו יש את ההתייחסות הספציפית למלון, גם בהמשך הסעיף מדובר על מה מראים כשאתה מגיע

לא חדר האוכל, המסעדה במלון. הכוונה בית אוכל זה המסעדה במלון. מה ההבדל? נציגי משרד הבריאות יסבירו, בבקשה, מיכל. הכוונה לחדרי האוכל של בית המלון. מה עם מסעדות בבית מלון? אנחנו יודעים מה נקודות המחלוקת בחוק הזה, אנחנו

מה יהיה פתוח? בית המלון, מה שיהיה פתוח, כמובן המלון עצמו לצורך הלינה, בנוסף, בריכת השחייה תהיה פתוחה? ומקומות נוספים בעיר אילת כמו אטרקציות וכו'

אז אני רוצה עכשיו, כבר,

מכיוון שבמלון יש בדרך כלל רק ארוחת בוקר,

אתם לא תגידו שהאנשים ירעבו, באים לנופש ואתם

אבל איך שאני מבין, בית אוכל זה גם מסעדה וכתוב: בית אוכל הנמצא בתחומם של מתקני האירוח. אנחנו יודעים שבאילת יש גם את חדר האוכל

להבנתי, גם הן

לאדם שמתקיים בו תנאי מהתנאים המפורטים להלן תינתן אפשרות לבצע בעמדת הבידוק בדיקת קורונה מיידית בלא תשלום לפני כניסתו לאזור התיירות המיוחד, ותוצאות הבדיקה יימסרו לו באופן מיידי: הוא מתגורר באזור התיירות המיוחד או בסביבת האזור,

תנאי להכרזה.

אנחנו דיברנו על כך שכל מי שמגיע ולא בתוך קטגוריה של אותה קבוצה, עושה בדיקות PCR ומגיע עם תוצאות.

כ-2,000 אנשים, שיהיו לגביהם בדיקות מהירות. אני אומר עוד פעם אחרי שיחה שקיימתי עם סגן השר הבוקר, נכון לימים הקרובים אין בדיקות סופיה, יכול להיות שיהיו בעוד שבוע או

שבעוד כמה ימים - - - סגן השר אמר שיש.

זה בעצם מי שזכאי לבדיקה המיידית ללא

אוקי.

או למנכ"ל הרשות.

תנו לי את הזהות, לא הפרסונלית, תפקיד. יש פה רק שתי רשויות, אין 1,000. הם עוד לא הקימו והם

היה משהו שלא הסתדר לי,

וככה היה גם באיכוני השב"כ. נו, וזה טוב?

אני חושבת שזה אולי יקשה קצת על הרשות המקומית אם אנחנו נקבע עכשיו גורם שהוא מאוד ספציפי, שהוא זה שייתן את המענה.

ד"ר קלינר,

אני אומר, זה עכשיו נמצא בעבודה כדי לבדוק איך זה יפעל, זאת אופרציה משמעותית, עובדים על זה, אין לי את התשובה המדויקת

אם הקביעה שצריך תוצאה שלילית בשביל להיכנס,

ישנה תוספת נוספת, זה החידוש פה בנוסח: " (2) מבלי לגרוע מהוראות פסקה

אדם המתגורר באזור התיירות המיוחד או בסביבת האזור ונדרש להגיע למקום עבודתו באזור או בסביבת האזור, לא יידרש

ו-190 ילדי חינוך מיוחד אילתיים שלומדים באילות ועשרה ילדים מהחינוך - - - חינוך מיוחד לא נמצא. הדברים הובאו בפנינו עוד בשלב של הצעת החוק הממשלתית, על ידי משרד הרווחה ומשרד החינוך, זה בהחלט ייכנס בחריגים שהממשלה תקבע

"על אף האמור בסעיף קטן (א) זה משהו שנוסף בדיוני הוועדה בהצעת הממשלתית ועכשיו נכנס לנוסח להצעה הפרטית הממשלה תקבע בהכרזה כי החובה לפי אותו סעיף קטן לא תחול על ילד מתחת לגיל

ובכלל זה בעניינים המפורטים להלן, בשים לב לרצון לאפשר פעילות תיירותית באזור, לצורך למנוע הדבקה בנגיף הקורונה בקרב הציבור ולהגבלות המנויות בסעיף 12 ד: פתיחה לציבור של מקומות במרחב הציבורי ככל שהוגבלו לפי סעיף 7(א)(3); יש לנו פה איזשהו שינוי בנוסח של (2),

אני לא הולך להילחם על זה כי אני רוצה להעביר היום את הנושא. קיבלנו תשובה. חבר'ה, אנחנו לא ממהרים, החוק יעבור, תהיה רגוע,

עכשיו השאלה היא, מה תהיה

עם כל הכבוד לך ויש לי הרבה כבוד, אני שואל את היועץ המשפטי, האם מה שאמרה עכשיו נציגת משרד הבריאות, בעצם בא לידי ביטוי במה שיש בידינו כרגע?

את עונה במקומו? הפרשנות שלי והפרשנות של מיכל,

אבל אם אין מחלוקת על הדבר זה, יכול להיות שראוי להבהיר ולהגיד את זה במפורש,

אנחנו נחזור לזה. יואב קיש, נמצא אתנו, ביקשתי שיבוא ויגיד את עמדת הממשלה. בינתיים, עד שיעלה, גור, אפשר להמשיך את ההקראה.

זאת אומרת, היא חייבת לקבוע קביעה של מה שמפורט פה ב-(1) ו-(2), אבל היא כמובן רשאית לפתוח גם דברים נוספים מכוח הסמכות שיש לה לפי חוק הסמכויות, זה לא מוציא את הדברים הנוספים.

באינטרנט, במודעות מודפסות על שלטי חוצות או בכל דרך יעילה אחרת שתבטיח את יידוע הציבור בכלל ואת יידוע המתגוררים

אני מוכן לדבר עם פיקוד העורף אחרי הישיבה, אזמין את ראש העיר אליי לחדר, נלחץ על כל מי שצריך,

אני אגיד לך יותר מזה, גם אני מתכנן לעשות את השיחות האלה, יש לנו אינטרס,

"(3) ההגבלות לפי סעיפים 12ג ו-12ד לא יחולו על עובדי כאמור בפסקה (2) בעת מילוי תפקידם".

שגם לעניין של הכניסה לאזור תיירות מיוחד יש את הסייגים שחלים על שורה של גורמים: חברי כנסת, שופטים וכן הלאה. וההגבלות האלה גם לא חלות על העובדים שלהם בעת מילוי תפקידם, בעת שהם מתלווים אליהם. סעיף נוסף זה סעיף חדש, סעיף 9, הוא בעצם מחליף, מוסיף את סעיף 44 א, שמחליף שני סעיפים קודם, שנכנסו גם לעניין התקנות וגם לעניין האזור המוחל, זה לעניין המחלים. ההוראה אומרת כך: הוספת סעיף 44א9. "אחרי סעיף 44 לחוק העיקרי יבוא: "הוראות לעניין מחלים" 44א. "בקביעת הגבלות לפי חוק זה תבחן הממשלה או ועדת השרים,

אם לקבוע הוראות שונות לעניין מי שניתן לו אישור החלמה, רק שהובאה בפניה עמדת שר הבריאות וחוות דעת מקצועית מטעם משרד הבריאות שלפיה אין בכך כדי לפגוע בתכליות המנויות בסעיף קטן 4(א)." זה קובע, בקביעה של כל הגבלה, לפי החוק הזה, גם תקנות, גם לעניין אזור מוגבל, כל הגבלה לפי חוק זה, הממשלה או ועדת שרים, מחויבת לבחון, אם היא יכולה לקבוע הוראות מיוחדות, הוראות ספציפיות לעניין מי שניתן לו אישור החלמה. אבל הדבר הזה ייעשה רק לאחר שהובאה בפניה עמדת שר הבריאות וחוות דעת מקצועית מטעם משרד הבריאות שבוחנת את ההוראות האלה אל מול התכליות המנויות בסעיף קטן 4(א),

כל נושא התפשטות נגיף הקורונה, הדבקה וכן הלאה.

סעיף 46. 10."בסעיף 46(א) לחוק העיקרי, אחרי "באמצעות ועדת שרים" יבוא "לעניין הכרזה על אזור תיירות מיוחד".

שהכרזה על אזור תיירות מיוחד יכולה להיעשות גם בוועדת שרים, כמו קבינט הקורונה.

יש לנו עוד דבר אחד שדיברנו עליו קודם, שאלנו את היועצת המשפטית של משרד הבריאות, האם לגבי העניין של הסימולטניות היא רוצה, מוכנים או חושבים שיש צורך להוסיף מילה אחת שתבהיר את זה או שתרצה את ההבנה של אדם שקורא את זה, שיבין לגבי הפתיחה. בבקשה, גברתי. אני חושבת שאין מקום לשנות את הנוסח. יש פה שיקול דעת לממשלה כמובן, להתקין תקנות בנוגע לאזור המיוחד, כמו שאמרנו, שיקול הדעת אינו מוגבל דווקא להכרזה, להפך, מן הראוי שייבחן - - - אפשר עוד לפני? גם עכשיו אפשר לשקול אבל מן הסתם, בכל שלב. פה יש חובה לשקול, חובה לבחון והשאלה היא, האם לא ראוי שהחובה לבחון תבוא ביחד עם ההכרזה? אני חושבת שעדיף להשאיר את הסעיף ככה. הבחינה תיערך על ידי הממשלה,

יכולה להיעשות בכל שלב, לדוגמה, אם בשלב ההכרזה המצב הוא כזה שלא מאפשר עדיין פתיחה של אטרקציות מסוימות אבל שבועיים אחרי זה נראה שהמנגנון עובד טוב ולא רק שאין עלייה בתחלואה באילת אלא יש אפילו ירידה בתחלואה באילת, יכול להיות שיבחנו ויחליטו לפתוח עוד דברים. משרד המשפטים מתעלם מזה? מילה אחת שתוסיף, אני לא ידוע איזה, היא בעצם תבוא ותגיד, הרצון או ההבנה של הממשלה שצריך לבוא סימולטנית. ברור שזה צריך להיות תלוי בנתוני ההדבקה וכו'. אולי נוסיף גם את זה. אני חושבת שלא כדאי לפתוח - - - ברור שבהמשך אתם יכולים לפתוח עוד דברים. אבל מה שצריך להיות ברור, שכבר בהכרזה אתם עושים את הבחינה בפעם הראשונה.

אני לא חושב שזה כופה משהו עליכם, זה רק אומר דבר אחד, בעצם מה הבסיס לטיעון שהיה לנו בבואנו לבקש את התיקון הזה? הבסיס לטיעון היה דבר אחד, לפתוח אזור תיירות, כל האופרציה הזאת, כל הבדיקות האלה, רק כדי שאנשים יבואו לכלוב של זהב, ייכנסו אליו וייצאו ממנו, זה לא נכון. לכן אדוני, נקבע סעיף, שמבהיר שהממשלה תבחן אם יש מקום לתת הקלות נוספות. זה מה שנקבע ואכן הממשלה תבחן את הדברים. להתוות בדיוק מתי היא תבחן את זה - - - לא מתי היא תקבע,

נשאיר את זה לשיקול דעת - - - לבחון גם להשאיר לשיקול דעת? בכל מקרה, הפרשנות היא, שבזמן ההכרזה יש חובת שקילה. מיכל, גם גור אמר - - - גם הפרשנות שלכם היא כזאת?

אז שיירשם לפרוטוקול, משרד המשפטים, היועץ המשפטי לוועדה, וגם היועצת המשפטית למשרד הבריאות, בעצם הפרשנות שלכם בניסוח של עכשיו, ללא תיקון: שהבחינה צריכה להיות בזמן ההכרזה. זה יירשם בפרוטוקול, נגמר הדיון. הלאה. סיימנו את ההקראה. הוגשו לנו הסתייגויות, עד עכשיו קיבלנו הסתייגויות מסיעות ישראל ביתנו ומרצ. גם ממני. עכשיו נציג את ההסתייגויות שלנו. מרצ הסירו. אם ירצו להחזיר, נשקול. ראשונת המסתייגים, חברת הכנסת אלהרר. אני מבקש להגיד את עיקרי ההסתייגות, כדי שלא נצטרך אחר כך להקריא. אדוני, אני מבקשת להסתייג בשם סיעת יש עתיד-תל"ם, יואב סגלוביץ' ואני: סעיף 12ג(א), לעניין האטרקציות, מתחמי הסעדה, חנויות הרחוב. תראו, אני באמת חושבת אני חוזרת על הטיעון הזה בפעם המי יודע כמה אנחנו סוגרים את העיר, אין יוצא ואין בא, תראו לאן הגענו. החוק הזה לא יתקיים כל עוד אין מערך בדיקות פעיל. כל האירוע הזה, הכול יידחה כי אין מי שיפעיל את הבדיקות. למה? כי רוצים לשמור על הסטריליות ועל הניקיון מקורונה. לכן אדוני, אני מבקשת, להסתייג מההצעה כפי שהיא כרגע בפני הוועדה, ולאפשר לכל תושבי אילת שרוצים להתפרנס בעירם המבודדת, לעשות כן. וגם אדוני, מעבר לעובדת הפרנסה של התושבים, צריך להחזיר את אילת להיות אטרקטיבית בפני התיירים. קארין,

החוק לא מאפשר. החוק מאפשר: אולם הממשלה תשקול לקבוע מותר לעשות כל אטרקציות - - - - הממשלה אפילו לא מתחייבת למועדים. אני אומרת, היא לא התחייבה למועדים, היא לא מתחייבת שזה ייקרה, למה היא כן מתחייבת? להעיק עליהם בבדיקות. תודה רבה. אלה עיקרי ההסתייגויות? הוגשו לנו? תודה רבה.

הרשימה המשותפת. כל אחד שהוא חבר בוועדה, יכול לדבר. קודם כל לגבי פתיחת עסקים בכלל באילת, חשוב להדגיש, אני רוצה שכולם יטו אוזן ויבינו על מה אנחנו מדברים כשאין פה התחייבות לפתוח, בהתאם לתו הסגול כמובן, את כל העסקים. מדובר בעיר שכולנו יודעים שהיא מוכת אבטלה בגין הקורונה והיא נסמכת באופן כמעט מוחלט על תיירות. מלונות ביררתי את זה אתמול מהווים כ-25%-28% מכוח העבודה. כל מה שקשור לתיירות,

ברים וכן הלאה, זה למעלה מ-50% מכוח העבודה. אם לא פותחים את כל העסקים האלה - - - ביומיים האלה שתקפו אותי כל הזמן, אף אחד לא אמר את זה אלא העדיפו לדבר אתי על הסקטוריאלי שיש לי באילת. לא אנחנו. מיקי תקף אותך, לא אנחנו. מיקי תקף אותך, לא אנחנו, אנחנו עמדנו לצדך. הוא לא דיבר עליכם. הממשלה תקפה אותך. לא, לא, הממשלה. גם הממשלה תקפה אותך. גם אנשים באילת תקפו אותי. סניף דגל התורה באילת תמך בך. זה נכון. חברים, אני רוצה להדגיש עוד פעם, בעיר שלמעלה מ-50% מכוח העבודה שבה תלוי במעטפת של המלונות,

מסעדות וכן הלאה, אם לא יאפשרו לפתוח אותם, זה לא מה שיציל את העיר. לכן אדוני, זאת ההסתייגות הראשונה. רגע, מה ההסתייגות? ההסתייגות היא, מה שקארין אמרה, אני מצטרף לקארין. ההסתייגות השנייה נוגעת לאפשרות של הממשלה להרחיב את האיים הירוקים למקומות נוספים, זה נמחק ואנחנו רוצים להוסיף את זה כהסתייגויות. ודבר אחרון, בנוגע לנושא הבדיקות, למצוא מנגנון שיאפשר לתושבי ועובדי אילת והאזור, שלא יצטרכו להיות מוטרדים על ידי בדיקות בכל שבוע אלא לחשוב על מנגנון אחר. צריך למצוא את האיזון בין הזכויות לבין טובת הכלל. אני חושב שאילוץ של בדיקות פעם בשבוע, זה חורג מהאיזון. בשביל לרשום הסתייגות אני צריך הצעה קונקרטית לתיקון. מה שקיבלת, קיבלת, בוא נתקדם. אני אחדד. ההסתייגויות שלנו הן הסתייגויות לצורך רשות דיבור, אנחנו רוצים הצבעה אבל אנחנו מבקשים הסתייגויות לצורך רשות דיבור במליאה,

רשות דיבור לכל הסיעה?

לכל הסיעה, לעופר כסיף ולי. אבל מה שאמר עופר, זה חומר למחשבה לכולנו, ובראשם, לכבוד יושב-ראש הוועדה, כשאנחנו יצאנו למאבק הזה יחד והגענו להצעת החוק, פה אחד, עשינו מלחמה,

משכו את החוק, מה לעשות? ומה עשינו? היינו צריכים מיד להגיד,

משכו את החוק, בוא נצביע. אני קיבלתי את בקשת הממשלה - - - רגע, תן לי להוציא את מה שיש לי בלב.

אנחנו הצלחנו בעניין הזה והבענו את ההסתייגות של הממשלה, יחד אתך, כי באת ואמרת, אנחנו רוצים להוריד את ההסתייגות הזאת ואנחנו נעביר את החוק כמו שהעברנו בוועדה. זרמנו אתך. אמרת לי, אנחנו רוצים לשמור על כבוד הוועדה, בסדר. איפה הכבוד?

לא נשאר. יעקב, לפחות בשלושה נושאים חשובים לנו, שהצבענו על זה פה פה אחד, אזורים נוספים, כי רצינו לתת לממשלה אפשרות, לא בחוק הזה, אלא לתת לממשלה אפשרות להוסיף את נצרת, יש כאלה שרצו להוסיף את טבריה, אז לתת לה אפשרות, אפילו את זה מחקו. לפתוח את כל העסקים פרט לבתי המלון,

אנחנו רוצים אילת כי יש לנו מאות ואלפי עובדים שעובדים שם, אמרנו,

לא בנוסח - - - לא נמצא, תבדקו אותי.

אני אענה, אוסאמה,

לפתחה של הממשלה. רציניים? שיהיו רציניים. אני לא חושב שאנחנו צריכים לספק בידיה של הממשלה ולעכב את החוק הזה. רציתם חוק? קחו חוק,

כל בעלי המקצוע אמרו לי, כן, בוודאי. יעקב, אנשי המקצוע אמרו, כן, בוודאי, אפשר לפתוח מחר בבוקר. ואנחנו בשאלת תם או לא בשאלת תם, או מתוך ניסיון חיים של העבר או מתוך שפת הגוף של היושבים פה שאלתי היום את השאלה, אז מסתבר, שהיא לא תיפתח מחר. או, מערך הבדיקות המהיר לא ייפתח מחר. מה זה מערך הבדיקות? הוא לב לבו של הקונסטרוקציה המשפטית שנבנתה פה, מזה בנו את המגדל. אז מה זה אומר? שאנחנו מתעסקים פה עם ממשלה של טייחים,

אחרי שעושים את הטיוח, באים פה לכנסת ואני מתחבר פה למה שאמר יושב-ראש הוועדה תחת כל עץ רענן התראיינה שרת התיירות ושר הבריאות, פסדה, אין להם מושג ירוק. תרתי משמע אין להם מושג ירוק. זה אצלנו כאן בוועדה ואנחנו נאשר את החוק הזה. יש לנו הסתייגות, לא נבזבז פה זמן על זה, נציג את ההסתייגות במליאה. אנחנו מאשרים חוק שאני תקווה, שלמרות שהם חבורה של טייחים, ימצאו מישהו שמבין בבניין שיבנה את המבנה הזה, שהעיר אילת תתחיל לעבוד ממחר בבוקר. יעקב, צריך 24 שעות שיעברו מהרגע שהממשלה מכריזה וצריך להתקין תקנות. אני אומר לך בוודאות, אני יודע שהזמינו אנשים למלונות באילת, המלונאים התכוננו, הזמינו אוכל, הזמינו דברים, מסעדות צריכות להיפתח לא סימולטני, כן סימולטני, איך שתקראו לזה. הכרזתם כאן בקול רם וברור ואמרתם, שתפתחו את המסעדות אז תעמדו בזה. ואת כל התחקיר והפקת הלקחים, אל תעשו, חברים, כי אתם כנראה בדרך לפיאסקו הבא בהצעת החוק הבאה. תודה רבה.

ותודה על השעות שהקדשתם פה יחד אתי בעניין הזה. לריק, תוסיף את המילה לריק.

כמובן מיותר להגיד,

הזה יעבור כמה שיותר מהר לטובת תושבי אילת. מההסתכלות, קצת מכאן אבל הרבה יותר מבחוץ, בממשלה מסודרת ואני לא אומר את זה כדי לגרוע כהוא זה מאילת נכון שבאילת 80% מהתושבים עוסקים בתיירות. אם המדיניות הזאת הייתה קצת יותר מסודרת, היינו עושים את החוק לאילת וקובעים בחוק הזה מפתחות כדי שבשבוע הבא יפתחו גם את מצפה רמון, למרות שבמצפה רמון רק 60% זה תיירות, אנחנו מבינים שזה המון. גם זה מבחינה מסוימת סוג של אי שיש לו שני צדדים אומנם, לא כמו אילת, שיש לו רק פתח אחד. אני חושב שגדול על הממשלה הזאת להגיד לה מה עם מצפה רמון, לכן אני שומר את זה בצד. יעקב, כולם בעד, מה אתה מגייס?

תגיד לקואליציה שכרגיל יכולים לסמוך על האופוזיציה בדברים שטובים לעם ישראל. זה לא פעם ראשונה שאנחנו נצביע בעד, יותר מהממשלה, יותר מהקואליציה. אני מסיים ואומר, שאם לחוק הזה היו כללים או הגיונות ויכולת ביצוע, בשבוע הבא היינו צריכים לדון על המשך הבחינה של ענף התיירות והמשך ההצלה של ערים אחרות, כמו שאנחנו עושים לאילת. אני מקווה שנעשה את זה מהר מאוד.

תודה רבה. נתחיל עם ההסתייגויות. הסתייגויות שנומקו את לא מקריאה.

את התוצאות אשלח לך אחר כך בפקס. זה לא דרבי. הסתייגויות 1 ו-2, זאת בעצם הצבעה אחת - - - רק שייאמר לפרוטוקול, שהקואליציה, לא בפעם הראשונה, נאמנה לממשלה ולא לציבור ולא לאזרחיה. תמי, בבקשה. הסתייגות 1 ו-1, בעצם הסתייגות אחת על טבריה וכל אזור אחר. מי בעד הסתייגות 1, ירים את ידו. מי בעד, מי נגד. הצבעה ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות מס' 3 היא לא הוצגה אז אני מקריאה אותה: בהוספת סימן ב1 בסעיף 12א(א) לחוק העיקרי, לאחר המילים: לאחר ששקלה את הפגיעה בזכויות עקב ההכרזה, יבואו המילים: ואת היקף הפעילות התיירותית באזור.

של ישראל ביתנו. מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו.

ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 4 של ישראל ביתנו, שזה הוספת הקריטריונים לגבי בחינת האזורים,

מי בעד, מי נגד,

הסתייגות 5, של ישראל ביתנו, שהיא לא הוצגה אז אני אקרא אותה: בהוספת סימן ב1, בסעיף 12א(ד) לחוק העיקרי, המילים: בסמוך ככל האפשר לאחר יימחקו, במקומן תבוא המילה: לפני.

שהעבודה לוועדה תהיה לפני ההכרזה ולא בסמוך להכרזה. מי בעד ההסתייגות, מי נגד, ירים את ידו. הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. לצערי, ההסתייגות לא התקבלה.

של ישראל ביתנו,

זה בדיקות מיידיות לקרובי משפחה, זכות לבדיקה מיידית לקרובי משפחה. מי בעד ההסתייגות, מי נגד, הצבעה. הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. גם ההסתייגות הזאת לא התקבלה, לצערי.

של ישראל ביתנו, זה הפתיחה של מתקנים זהים גם בעיר. מי בעד ההסתייגות, מי נגד, ניתן להצביע. הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. ההסתייגות לא התקבלה. עכשיו ההסתייגות של הרשימה המשותפת ושל מרצ, אחת הן הצטרפו ליש-עתיד, זה כבר הוצבע. נשארה ההסתייגות: להחזיר את האזורים הנוספים.

ההסתייגות, מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה.

ההסתייגות הנוספת של הרשימה המשותפת ומרצ: לפטור תושבים ועובדים של אזור התיירות המיוחד מבדיקות בכניסה. מי בעד? מי נגד? הצבעה ההסתייגות לא התקבלה. ההסתייגות לא התקבלה. אם כך, כל ההסתייגות הוסרו. כעת אנחנו מצביעים על הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 5), אזור תיירות מיוחד, התשפ"א-2020, של חברי הכנסת איתן גינזבורג, מכלוף מיקי זוהר, מיקי חיימוביץ', משה ארבל, מתן כהנא, אלי אבידר, מאיר כהן, ניצן הורביץ. מי בעד הצעת החוק כנוסח שהוקרא בוועדה, עם התיקונים שאמרו היועצים המשפטיים בתוכו, ירים את ידו. הצבעה הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם

התשפ"א-2020, נתקבלה. הצעת החוק עברה פה אחד. אדוני ראש העיר, רוץ לעיר שלך, זה יגיע למליאה, זה יעבור הלילה, נקווה מהר. יש לנו עוד נושא על סדר-היום, הדיון בו יהיה בעוד בכל מקרה אנחנו עוד פה.

רביזיה. מתי הצבעה על הרביזיה?

20-25 דקות. הצבעה על הרביזיה לתיקון 9 לתקנות הגבלת פעילות, זה לא על החוק הזה. הישיבה נעולה. (הישיבה נפסקה בשעה 19:10 ונתחדשה בשעה 19:51.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 חברים, אני מחדש את הישיבה, על סדר היום:

החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 9),

כולם בעד פתיחת הרביזיה. אתה מוותר על רשות הדיבור? כן, אמרתי, אני רוצה להצביע וזהו.

שהיה בישיבה הקודמת - - - לא, הבעיה שאין לכם רוב. תספור כמה אצבעות יש ובוא נתקדם. אנחנו לא רוצים הסברים. אנחנו לא רוצים הסברים, אנחנו רוצים הצבעה. חבל שאתם מושכים את הזמן. הייתה הצעת החלטה לאשר את תיקון מס' 9, למעט הפתיחה של מתחמי הקניות הפתוחים והתיקון לתיקון מס' 9, שעשה על זה שינויים. ההצבעה נפלה, זאת אומרת לא אושרה, לא אושר תיקון מס' 9, וגם ההצעה של הוועדה לא אושרה. לכן המשמעות של קבלת הרביזיה, לקבל את תיקון 9 והתיקון לתיקון 9 יהיה שוב על שולחן הוועדה. ואחרי זה, מה תיקון 9 אומר? תנתח לנו. ואז יהיו הצבעות נוספות. יאללה, מי בעד. מי בעד הרביזיה?

הרביזיה התקבלה. עכשיו, שהרביזיה התקבלה, תיקון 9, והתיקון לתיקון 9 הם שוב על השולחן.

עכשיו אתה רוצה לנמק?

לא, רוצים הצבעה.

יואב, אתה מוותר על רשות הדיבור? רשות הדיבור לא הייתה על זה, ואני מוותר. המשמעות,

רוצים שזה יחול גם על מתחמי ביג, כמו חנויות הרחוב. חברים, אני לא מכיר את הדבר הזה, זה לא קיים בפרוצדורה, שיועץ לשכת ראש הממשלה מנהל את הוועדה. תמיד יש פעם ראשונה. מה זה הדבר הזה, שיועץ ראש הממשלה מכתיב לך מתי להצביע? זה לא כמו בישראל ביתנו, לא מכתיבים לי. מבטיחים לי צילום. הכתיבו לך. הוא אומר לך שהאנשים בדרך.

הצבעה. יעקב, אתה מעכב בצורה לא הוגנת. זה חוכא ואיטלולא, זה לא דמוקרטיה מה שקורה פה. זה לא ועדת חוקה, זאת ועדת חוכא ואיטלולא. אני מבקש מחברי הוועדה לשבת,

היועץ המשפטי מסביר על מה הולכים להצביע. בפני הוועדה יש שני תיקונים שעומדים להצבעת הוועדה. האחד, תיקון מס' 9 לתקנות הגבלת פעילות, שמגדיל את כמות יחידות האירוח בצימרים מארבע לשש, ושיכולות להיות מופעלות. וקובע את הפתיחה של חנויות הרחוב, למעט חנויות בקניונים מקורים וקניונים פתוחים,

שוק קמעונאי וירידים, וגם מאריך את כלל תקנות הגבלת פעילות מ-14 בנובמבר ל-18 בנובמבר.

יש את התיקון לתיקון מס' 9, שעשה שינוי מסוים בהגדרה של נושא חנויות רחוב, בשביל להבהיר יותר מה זה מתחם קניות פתוח, שזה מתחם קניות שהוא לא קניון, שמונה 20 חנויות או בתי עסק לפחות ומופעל באמצעות חברת ניהול. בעצם צריך להצביע על שני הדברים האלה. אז בואו נצביע. מה ההבדל בין הראשון לשני?

מלכיאלי, אתה לא תבין בחיים. עד שלא יהיה פה רוב, אנחנו מבינים שלא תבין. אתה רוצה להסביר לי? אני מוכן להסביר לך אבל נראה לי שאתה לא תבין עד שלא יהיה פה רוב לקואליציה. מלכיאלי, זה לא יפה ולא חברי מה שאתה עושה. מלכיאלי, אתם נגד פתיחת מתחמי הביג, תגיד את זה. אני רוצה להבין עוד פעם על מה אנחנו מצביעים. זה עושה צחוק מהוועדה וממך.

תסביר לי מה הוא אמר. אמרתי לפני שגור הסביר את זה, אנחנו רוצים פתיחה של חנויות הביג,

אפשר להבין את זה? תצביע על זה. יש לך רוב?

אתם רוצים להפיל את זה? תפילו. על מה אנחנו מצביעים? לכן אני מבקש מהיועץ המשפטי להסביר. מה יש להסביר? מה אתה משגע אותנו? אין לך רוב, תוציא את הוועדה להפסקה. אני רוצה לדעת על מה אנחנו מצביעים. שיהיה לך מינימום אינטגריטי, תוציא את הוועדה להפסקה. אתם רק מאריכים את הזמן יותר ויותר. מה, אנחנו פה ילדים בחדר שאתה אומר לנו את זה? אני מבקש מהיועץ המשפטי, שיסביר לנו שוב - - - אבל הוא הסביר כבר. אמרתי, תיקון מס' 9 כולל כמה מרכיבים. הוא כולל גם את ההרחבה של הצימרים, גם את הארכת תקנות הגבלות פעילות בכללותם, גם פתיחה של חנויות רחוב, למעט חנויות בקניונים ומה שנקרא ביגים, מתחמים פתוחים, שוק קמעונאי או יריד. זה מה שיש בתיקון מס' 9. תיקון לתיקון מס' 9 משנה משהו בהגדרה. נכון, התיקון מפעם קודמת. אנחנו מצביעים על כל התקנות? לא, תקנה תקנה. אל תערבב אותנו. לכן אני שואל. תצביע בנפרד. יעקב, לא לערבב. בפעם הקודמת הצבענו ככה. לא נכון, הצבענו בנפרד. אם כך, אם אתם רוצים בנפרד, בדרך כלל מצביעים במקובץ,

בגלל שיש סוגיה ספציפית, יש לוועדה סמכות לאשר את התקנות כולן או חלקן, אז אני מציע שנעשה בעצם שתי הצבעות. הצבעה אחת תהיה ספציפית על סוגית מתחמי הקניות הפתוחים, כשזה בעצם המילים: בקניון שאינו מקורה, הכולל 20 חנויות או בתי עסק לפחות להוריד את זה. וביחד עם זה, גם התיקון לתיקון שמתקן אותו, שמסדר את ההגדרה. זאת תהיה הצבעה אחת. והצבעה שנייה תהיה על שאר התקנות. בסדר. אז יאללה, עניין ראשון להצבעה. יעקב,

אני מזכירה שעמדתנו היא, עמדת הייעוץ המשפטי לממשלה, שלוועדה יש סמכות לאשר את התקנות כולן או חלקן לעניין שינוי היא מוסמכת לשנות את התוקף.

לא מוצע לשנות. מוצע לא לאשר חלק מהן. אני לא מבין, חוזרים אחורה? יעקב, אנחנו בשלב של הצבעה, אנחנו לא צריכים הסברים. אנחנו הבנו ממך, גור, אנחנו מבקשים להצביע. הבעיה היא לא של הבנה, יש בעיה של מקום אחר. יעקב, הרביזיה שאני ביקשתי, יכולנו להצביע עליה מזמן.

אפשר להגיד ליולי אדלשטיין, להחליף אותך כי הוא מנהל את הוועדה גם בלי שהוא נמצא פה. יעקב,

לא מוכן בצורה הזאת.

(הישיבה נפסקה בשעה 20:04 ונתחדשה בשעה 20:41.) אני פותח את הישיבה ואני רוצה להודיע הודעה. קודם כל, החוק של אילת כבר מונח במליאת הכנסת, זאת הבשורה הטובה. זה מוכן, זה מתעכב בגלל הוועדה הזאת. אני יודע וזה חלק מהשיקולים שלי גם כן. מאחר ויש פה חילוקי דעות איך להעלות את זה

בצורה מלאה או בחלקים. מבחינתי, אין לי משהו שמחייב אותי לכאן או לכאן - - - היועץ המשפטי אמר. אתה יודע מה, אז אגיד ליועץ המשפטי להגיד. היינו בסרט הזה, היינו בגלגול הראשון, הצבענו ופיצלנו, אז מה קרה? אני שאלתי את היועץ המשפטי ואני שואל את זה גם כאן: יש שתי בקשות ששתיהן לגיטימיות ואני לא אגיד לכם מה אני מעדיף. אני שאלתי את היועץ המשפטי, האם כשיש בקשה של החברים לעשות את ההצבעה בצורה המפוצלת, או בצורה המלאה, יש פה דרישה כזאת ודרישה כזאת - לכן, אני נועל את הישיבה וזה יגיע למליאה. אבל יעקב, אני ביקשתי רשות דיבור. ביקשתי רשות דיבור ואמרת לי בסוף. לא אמרתי לך בסוף. יעקב, אני ביקשתי רשות דיבור. אני אפתח את ההקלטות, זה לא מכובד ולא מכבד. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 20:47.